תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכיר הכנסת

3 נאומים בני דקה 4 אלעזר שטרן (יש עתיד): 4 משה אבוטבול (ש"ס): 5 ינון אזולאי (ש"ס): 7

כרגע אנחנו נצא להפסקה. אני מבין שהשרה התורנית הודיעה שהיא תגיע. אנחנו נחדש את הישיבה ב-16:20.

זה חמור מאוד. אני לא מתכוון לעבור על זה לסדר-היום. רציתי להגיד: אנחנו מסתדרים בלעדיהם. לא, לא. בכל זאת אנחנו צריכים שר במליאה על פי התקנון, ובגלל הביזוי הזה של הכנסת אני נאלץ,

לצאת להפסקה עד השעה 16:20. היושב-ראש, אולי

אנחנו מחדשים את הישיבה, הפעם בנוכחות השרה. הנושא הראשון על סדר-היום: נאומים בני דקה. חברי כנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד. מייד תתחיל ההצבעה, בבקשה. פתאום קיבלנו עוד זמן. אז אם מישהו עוד לא הספיק להצביע, הוא יכול להצביע. אגב, זה קרה אוטומטית.

עד שאקבל לידי את הרשימה, ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

אדוני היושב-ראש, לפני זה אני מבקש להצטרף לדבריך על הפגיעה במעמדה של הכנסת. ממשלה עם 30 וכמה שרים צריכה למצוא שר או שרה יום אחרי חגיגות ט"ו בשבט שלנו, שיכבדו את הכנסת ואותנו ויעמדו בזמנים. אני מבקש, אדוני, לייצג כאן, להקריא בשם חברי חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שאני מאחל לו בהזדמנות הזאת המשך החלמה מהירה, להמשיך את המנהג שהוא עשה לעצמו, המנהג החשוב, צריך לומר, מזה שנים, אולי מהיום הראשון שלו בכנסת, להעלות את נגע תאונות הדרכים על במה זו, במקום חשוב זה. ביום חמישי, 9 בפברואר, נהרג רוכב אופניים בשנות החמישים לחייו מפגיעת רכב סמוך לבית שאן, בהמשך אותו היום נהרגו אדירה קופסקי, אני מקווה שאת כל השמות שאני מבטא, אני מבטא נכון, בת 19 מניו יורק, ומרטין פפר בן 78 מירושלים בתאונה קשה בירושלים. ביום שני, 6 בפברואר, י"ד בשבט, נהרגו שתי נשים: מישל פרשט, קצינת צה"ל מבאר שבע, בת 20, ואודליה טייץ רודריגז, בת 43, אם לארבעה מרחובות, בתאונה מחרידה סמוך לבסיס תל נוף.

7 בפברואר, ט"ז בשבט, נהרג גבר בשנות השישים לחייו מפגיעת רכב לאחר שנדרש לטפל בתקלה ברכבו סמוך למשואות יצחק. לשש משפחות נהרסו החיים השבוע, וליותר משפחות שכמובן קשורות אליהן. אנחנו נמצאים בעיצומה של סופה, מזג האוויר ערפילי, וגשום ומסוכן. אני מבקש ומפציר: סעו בזהירות, תחזרו הביתה בשלום למשפחותיכם.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. יעלה ויבוא חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, דוד המלך, עליו השלום,

אומר בתהילים פרק ק"ד: "המביט לארץ ותרעד". הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, די לו במבט מלמעלה כדי לגרום לכל השינויים בטבע: גשמים, שיטפונות, מגפות, רעידות אדמה, בצורת,

ובעצם הוא מעביר מסרים לבני האדם דרך הפעולות הללו. מסופר על מרן החפץ חיים שבא לבקרו סוחר יהודי מסין, והחפץ חיים שאל אותו מה נשמע בסין. הסוחר סיפר על המצב הרוחני הקשה, שאין מספיק חינוך יהודי, אין שחיטה כשרה, ניסיונות קשים בשמירת השבת. התאנח החפץ חיים והוסיף לשאול: אבל מה היה שם לאחרונה? והאורח סיפר לו שהסינים בנו סכר ענק כדי לאפשר יותר שטחי חקלאות. הסכר נבנה בצורה רשלנית וקרס, ו-100,000 סינים טבעו ומתו במים הרבים שפרצו. תגובת החפץ חיים הייתה כואבת מאוד, הוא הגיב שמידת הדין מתוחה מאוד. למרות שהוסבר לו שלא מדובר בכלל באזור המאוכלס ביהודים, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מעביר מסרים גם לנו, העם היהודי, להתחזקות רוחנית בעקבות אסונות קשים אלו. זה כאב לו אפילו יותר מהבעיות של שחיטה והדברים שהוצגו בפניו.

אז מכאן אנו מברכים את ראש הממשלה ואת כל גופי העזר וההצלה שיצאו לפעול לחילוץ והצלת האזרחים שם, ברעידת האדמה, וגם במדינות שאינן בקשרים דיפלומטיים איתנו. ברכת רפואה שלמה לכל אלה שפצועים ונמצאים שם.

ומכאן נעביר קריאה לקדוש ברוך הוא: הבנו את המסר ונפעל יחד למען אחדות העם, חיזוק המורשת היהודית, וכסגולה נגד רעידת אדמה, גם שמירה והקפדה על אותן המצוות התלויות בארץ, תודה לחבר הכנסת משה אבוטבול. שבגינן לצערנו יצאנו,

לגלות, ובעקבותיהן, אם ירצה השם, תגיע לנו הגאולה כמדינה יהודית.

יעלה ויבוא חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש,

חברי חבר הכנסת סגן השר משה אבוטבול, אני אשתדל להיצמד לדקה שלך. אבל אני רוצה באמת, כשאנחנו באים ומחזקים מדינות אחרות, קודם כול היום היה בישיבת ועדת הכספים דיון מאוד חשוב על הטבות המס בכלל ובמיוחד על הארכת תוקפו של חוק עכו בהטבות המס. לאחר מכן, תוך כדי הישיבה, ביקש שר האוצר ישיבה דחופה יחד עם ראשי הרשויות. ולכן אני רוצה להודות לו, כי באותו רגע גם הוחלט על הארכה של חוק עכו. אנחנו מודים לו על כך. חוק עכו יעזור גם לטבריה,

גם ליישובים מסביב. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים הרב גפני, שכינס את הדיון החשוב, כמובן, ליושב-ראש הקואליציה,

מנהיג את הקואליציה בצורה חכמה, נבונה וביד רמה, יישר כוח לו, כמובן, לחבר ועדת הכספים יוני מישרקי, שעושה עבודה טובה. תמשיך ככה, יש לך ממי ללמוד.

תודה לחבר הכנסת ינון אזולאי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, לצד האירוע של אתמול, שבו הורד חבר הכנסת עופר כסיף בכוח מהדוכן כי הוא השתמש בביטוי הפרלמנטרי-פוליטי "מרי אזרחי", היום בוועדה לזכויות הילד יושב-ראש הוועדה דרש מחבר הכנסת עופר כסיף לא להשתמש במילה "כיבוש", אמר שזה אסור, ועצר אותו כאשר אמר "שטחים כבושים". אני רוצה לבקש מהיושב-ראש לעדכן אותנו אם התקנון השתנה, אם זאת האווירה, או אם זה פשיזם לשמו. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה ויבוא חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. כבוד היושב-ראש, אתמול נחצה עוד קו אדום במסגרת הקווים האדומים הרבים שנחצים בבית הזה בתקופה האחרונה. הדוקטור בדימוס חבר הכנסת ניסים ואטורי הורה להוריד אותי בכוח מהדוכן כי לא מצאו חן בעיניו דברים שאמרתי. אני מדגיש שכל הדברים שאני אמרתי הם במסגרת התקנון, אני מכיר היטב את התקנון. אבל הוא הגדיל לעשות, לא רק שהוא הוריד אותי כי לא מצא חן בעיניו, והוא שימש כצנזור, אלא הוא גם שיקר במצח נחושה כשהוא אמר שבתקנון אסור להגיד מה שאמרתי, מרי אזרחי, או שהממשלה פשיסטית. אז הדבר הזה, בהמשך למה שאמר חברי חבר הכנסת טיבי, מעיד על אווירה מסוכנת מאוד. אנחנו אמורים להכיר את התקנון ולדעת שחופש הביטוי בכלל, ושלנו כחברי כנסת בפרט, בבניין ומחוצה לו, לפי התקנון, הוא דבר שאסור לפגוע בו, בטח לא בקלות כזאת. אם לא די בכך, הגדיל לעשות הדוקטור לשעבר היום בריאיון לקול ברמה, ואמר או רמז שבקריאתי למרי אזרחי אני בעצם עודדתי או תמכתי במה שהוא מכנה מלחמת אחים ושימוש בנשק. אז ידע נא הדוקטור לשעבר שמרי אזרחי, על פי הגדרה, הוא פעולה בלתי אלימה, ולכן כל הרמזים שלו הם שקריים או שפשוט מעידים על בורות. אז אני קורא בהזדמנות הזאת שוב, אני קורא ואמשיך לקרוא למרי אזרחי נגד ממשלת הדיקטטורה הפשיסטית.

יעלה ויבוא חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, ואחריו, חבר הכנסת יונתן מישרקי. אדוני היושב-ראש, מכובדיי כולם, אני מבקש להעלות לתודעה הציבורית עניין חשוב ביותר, אשר לכל אחד מאיתנו אפילו תפקיד מכריע בו. כמובן, לכל אדם הרצון לחיות. אני מאחל לכולנו אריכות, 120 שנה. לאחר אותן שנים שהקדוש ברוך הוא מקציב לנו, כל איש ואישה רוצים לזכות להיפטר מהעולם בכבוד. אנחנו רק התחלנו את שנת 2023 וכבר נמצאו 12 גופות במצב ריקבון. הזכות להיפטר בכבוד לא ניתנה לאותם 12 אנשים. לו כל אחד ואחת מאיתנו היה שם לב לשכן או לשכנה החיים בגפם, אותם שכן ושכנה שקשה להם לתפקד בכוחות עצמם בתפקוד יום-יומי, ייתכן שזה היה נחסך. אז אני מבקש שנעלה את זה לסדר-היום. אני מבקש מכולם שישימו לב,

לשים לב, לעשות חסד.

תודה לחבר הכנסת מושיאשוילי. חבר הכנסת מישרקי, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גברתי השרה, הבוקר הלכתי לנחם את משפחתו של הקדוש שמעון מעטוף, השם ייקום דמו, הנרצח הרביעי מהפיגוע באלעד. בביקור הניחומים הזה באתי לחזק ויצאתי מחוזק. שמעתי על המנוח, שהיה מבוני הארץ, נלחם במלחמות ישראל והשתתף בין היתר בשחרור הכותל המערבי במלחמת ששת הימים בעת שירותו בצנחנים, איש ירא שמיים בעל אמונה חזקה ששם ה' היה שגור בפיו, צנוע ורגיש, אוהב אדם ומסביר פנים לבריות. אבקש לנצל את זכות הדיבור שברשותי ולקרוא משנה לעילוי נשמת רבי שמעון בן רבי אברהם, השם ייקום דמו: "אלו דברים שאין להם שיעור: הפאה והביכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא: כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם". תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 76, והפעם על המונח "דמוקרטיה": מקורה של המילה "דמוקרטיה" הוא משתי מילים יווניות:

קרטוס, שלטון. בתמימותנו תמיד חשבנו שמשטר דמוקרטי הוא משטר שמתבסס על הכרעת הרוב של הציבור על ידי הצבעה ישירה על נושא או על ידי בחירה של נציגים של הציבור שמשמשים נציגיו בשלטון. אבל מסתבר שבעיני אהרן ברק ועושי דברו בבית המשפט העליון במערכת המשפט, באקדמיה ובתקשורת דמוקרטיה כזאת, שטובה למדינות רבות, היא לא מספיק טובה עבורנו. דמוקרטיה, לשיטתם, היא שלטונן של האליטות הנאורות שאמורות להציל את המדינה מהעם החשוך והפרימיטיבי. מדינת ישראל היא מדינה יהודית בעלת שיטת משטר דמוקרטי, וכך תישאר. אני ממליץ לאזרחי ישראל לא להיגרר אחרי ההסתה, שמנסה להטביע את הספינה כולה רק בגלל ההפסד בבחירות.

תודה לחבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קול המושתקים מס' 10: במוצאי שבת האחרונה נסע מתן ישראל, תושב היישוב עלי, יחד עם משפחתו בחזרה לביתו שביישוב. באחד העיקולים החשוכים בדרך ארבו להם מחבלים, שרגמו את רכבם מטווח אפס. מספר סלעים פגעו ברכב והסבו לו נזק רב. רק לחיצה מהירה של הנהג על דוושת הגז ורחמי שמיים מרובים מנעו נפגעים בגוף ובנפש. לצערי, הסיפור הזה אינו מקרה חריג. זוהי שגרת חייהם המדממת והמושתקת של תושבי יהודה ושומרון זה חודשים רבים. רק בשבוע שעבר שוחחתי עם תושבת אחד היישובים בבנימין, שסיפרה לי בתסכול: אנחנו עשר משפחות ברחוב, שלוש כבר חטפו אבנים בכביש בחודשים האחרונים. אנחנו נוטים לרוב לדחוק את הפיגועים הללו הצידה מסדר-היום לטובת אירועים סוערים אחרים, מה שגורם לכך שהפיגועים הללו לא מדווחים, וכתוצאה מכך, גם אינם מטופלים בחומרה. לשגרה המדממת הזאת יש מחיר, והיא גובה קורבנות בגוף ובנפש. נוסף לפיגוע האבנים הזה חשף כתב חדשות 14 הלל ביטון רוזן כי בשבוע שחלף התרחשו לא פחות מ-98 פיגועי אבנים, 14 פיגועי ירי ו-10 פיגועים של השלכת בקבוקי תבערה. עם המציאות הזאת אסור לנו להשלים,

ומחובתנו כנבחרי ציבור לשים סוף לטרור הזה. לשם כך נבחרנו, ועלינו לעמוד במשימה. תודה, גברתי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני להתייחס למחזה העלוב והמביש,

שהתפתח היום לפנות בוקר, בשעה 3:30, כאשר סגן היושב-ראש שניהל את הישיבה חבר הכנסת ואטורי הוריד את חברי חבר הכנסת עופר כסיף מהדוכן בלי סמכות, דרך זה שהוא דורס בגסות את תקנון הכנסת ואת חופש הביטוי ואת הזכות שלנו כחברי כנסת לייצג את הציבור שלנו ולתאר את המציאות הפוליטית ולנהל סביבה דיון בטרמינולוגיה שלנו ובהבנה שלנו את המציאות הפוליטית הזאת. כנראה מישהו לא הסביר לחבר הכנסת ואטורי את תפקידו כסגן יושב-ראש. אם זה בגלל שהוא לא הבין את תפקידו וסמכותו או אם זה בגלל הבנתו שהוא הצנזור הראשי שיכול להכתיב לנו את המילים שאנחנו מדברים בהן, בשני המקרים הדבר לא מקובל. הוא פוגע בזכות הדיבור ובזכות שלנו כחברי כנסת. אני חייבת רק להוסיף משפט אחד, כבוד היושב-ראש.

גם יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד התייחס היום לטרמינולוגיה וביקש שלא להשתמש במילה "כיבוש" או "שטח כבוש". זה קורה גם במליאה. הגיע הזמן להבין שאנחנו פה כדי לדבר פוליטיקה וכדי לדון בדעות השונות שיש לנו. תודה, גברתי. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג 2023,

תציג את הצעת החוק השרה עידית סילמן בשם שר המשפטים. בבקשה, לרשותך עשר דקות, גברתי. מחילה על האיחור, גשמי ברכה.

סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג 2023. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה כמה שנים פועלת מדינת ישראל להצטרפות לתוכנית הפטור מאשרות של ממשלת ארצות הברית אשר מאפשרת כניסה לארצות הברית בלא הנפקת אשרה. לפי החוק הפדרלי בארצות הברית אחד התנאים להצטרפות מדינה לתוכנית הוא חתימה על הסדר להגברת שיתוף המידע בין המדינה המצטרפת לבין ארצות הברית בנושא איומים על הביטחון ורווחת הציבור בארצות הברית. תנאי זה מתוסף לשורה של דרישות נוספות שארצות הברית מציבה למדינות המבקשות להצטרף לתכנית הפטור מאשרות. לצורך קיום תנאי זה נדרשה ממשלת ישראל לחתום עם ממשלת ארצות הברית על הסכם להגברת שיתוף הפעולה במאבק בפשיעה חמורה וטרור וכן על מזכר בדבר שיתוף פעולה בנושא חיזוק ושמירה על ביטחון הגבולות. לאחר משא ומתן לכריתת ההסדרים האמורים נחתמו ביום כ"ט באדר א' התשפ"ב וביום ח' בתמוז התשפ"ב שני ההסדרים. ההסדר הראשון נועד לחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות במטרה לחזק את ביטחון הגבולות בהקשרים של הגירה על רקע מעורבות בפשיעה חמורה ובטרור, השני נועד להסדיר שיתוף פעולה בין גורמי אכיפת חוק בשתי המדינות, ובמסגרתו יועבר מידע פלילי ומידע ביומטרי בין הצדדים בנוגע לאנשים אשר הועמדו לדין או הורשעו בעבירות חמורות במטרה למנוע פשיעה חמורה, לרבות טרור. ההסדרים קובעים מנגנון חילופי מידע סדור בין הצדדים על בסיס שאילתות והשוואת טביעות אצבעות ביומטריות המצויות בידי צד להסדרים אל מול מאגרים מדינתיים של הצד האחר. יישומם של חלק מן התנאים שעל מדינת ישראל לקיים במסגרת ההסדרים, הכוללים ביצוע פעולות במאגר טביעות האצבע המשטרתי והעברת מידע מהמאגר, תנאים שעניינם העברת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לאזרחי ישראל וכן מתן נגישות למידע לרשויות נוספות בארצות הברית שפרטיהן אינם ידועים מראש, אינו אפשרי לפי החוק בניסוחו הקיים. במטרה לאפשר את יישום ההסדרים, מוצע לתקן את חוק החיפוש בגוף ולעגן בו מנגנון ייעודי לחילופי מידע בהתאם להסדרים וכן לערוך תיקון נקודתי בחוק המידע הפלילי בהוראה שעניינה מסירת מידע פלילי למדינה זרה או לגוף מחוץ לישראל. ההסדר המוצע בטיוטת חוק זו מנוסח באופן ממוקד, תוך קביעה מפורשת כי החריגה מהמגבלות הקבועות כיום בחוק תתאפשר לצורך יישום ההסדרים בלבד, זאת, כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בפרטיותם של אזרחי ישראל. על פי המוצע, מנגנון חילופי המידע יהיה בן כמה שלבים, כפי שאפרט להלן: בשלב הראשון ה-FBI או המשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית, Department of Home Land Security, יוכלו להזין טביעות אצבעות המצויות בידם למערכת ממוחשבת ייעודית לשם השוואתן לנתוני טביעות אצבעות המצויים במאגר נתוני הזיהוי של משטרת ישראל המנוהל לפי חוק החיפוש בגוף. הזנת השאילתה אפשרית רק למטרות המנויות בהסדרים ובכפוף לרשימת עבירות המנויות בהם. תנאי נוסף להזנה כאמור הוא שהמידע מבוקש בעבור גוף שהוגדר בהסדרים ככזה שזכאי לקבלו. בשלב השני מבוצעת השוואה אוטומטית, באמצעות המערכת הייעודית, של טביעות האצבע שהוזנו למערכת אל מול טביעות האצבע שבמאגר המשטרתי. אם נמצאת בעקבות השוואה זו התאמה, נבדקים, גם כן באופן אוטומטי, שני תנאים חלופיים נוספים הנוגעים לקיומו של מידע פלילי על אודות האדם שלגבי נתוניו נמצאה התאמה, רישום במרשם הפלילי של הרשעה בעבירות הנכללות ברשימת עבירות חמורות המפורטת בנספחים להסדרים או קיומו של כתב אישום בעבירות כאמור, תיק תלוי ועומד. בשלב השלישי, אם התקבלה תוצאה חיובית לשאילתה המשולבת, יועברו פרטי הזיהוי של האדם שאליו משויכת טביעת האצבע לגורם ששלח את השאילתה. מכוח ההסכם לשיתוף פעולה בין גורמי אכיפת חוק יוכל ה-FBI אף לבקש את העברת טביעת האצבע המצויה במאגר המשטרתי לצורך אימות ההתאמה בין הטביעה שבישראל לזו שבידי ה-FBI. העברה זו תתבצע באופן שאינו אוטומטי ותהיה כפופה לבחינה ואישור של קצין משטרה בכיר. משאומתה ההתאמה, יועברו ל-FBI, אם ביקש זאת, פרטי זיהוי של האדם שאליו משויכת טביעת האצבעות. בשלב הרביעי יוכל לגוף שהזין את השאילתה לבקש כי יועבר לו גם מידע לגבי אותו אדם ממערכת המידע הפלילי המנוהלת על ידי משטרת ישראל. השאילתות האמורות יכולות להיות מבוצעות עבור רשות או סוכנות אכיפה פדרלית,

כולל רשות שבטית או טריטוריאלית, רשות פדרלית למאבק בטרור או רשות תביעה פדרלית,

שבטית או טריטוריאלית,

ניתן יהיה להעביר את המידע, ללא טביעת האצבעות, גם לרשות ביקורת גבולות, אשרות או הגירה, רשות כליאה או רשות להגנה על עדים. למותר לציין שהאפשרות לביצוע שאילתות כמתואר לעיל שמורה על פי ההסדרים גם לישראל במאגרים של ממשלת ארצות הברית. עוד מוצע כי התיקון ייכנס לתוקף באופן מיידי, אולם יישומו יתאפשר רק לאחר שהשר יודיע בהודעה ברשומות על מועד כניסת ההסדרים לתוקף. כפי שציינתי בראשית דבריי, ההסדרים נחתמו בהתאם להחלטת הדרג המדיני, והצעת החוק נועדה לאפשר את מימוש ההסדרים ומתן הפטור מאשרות כניסה לארצות הברית. נוכח עמדת ארצות הברית, שלפיה מדינת ישראל תהפוך למועמדת רשמית לתוכנית הפטור מוויזה בחודש אפריל 2023, מועד קשיח בתוכנית הפטור האמריקאית, עליה להשלים את תהליך החקיקה עד סוף מושב הכנסת הנוכחי.

נדרש לקדם את הצעת החוק בדחיפות.

אני מבקשת מחברי הכנסת הנכבדים, בשם השר שהגיש, שר המשפטים יריב לוין, לתמוך בהצעת החוק הנ"ל.

תודה רבה לשרה להגנת הסביבה, השרה עידית סילמן.

רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור לרשימת הדוברים בדיון האישי: הדובר הראשון, חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב,

אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד אמסלם,

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי מוותר, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת אלון שוסטר,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. אם כך, הסתיים לו סדר הדוברים. האם השרה עולה לסכם או שנעבור להצבעה? נעבור להצבעה. אם כן, ההצבעה תהיה אלקטרונית. רבותיי חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשפ"ג 2023,

אתה היית במליאה? לפרוטוקול, לפרוטוקול. זה לא משנה את, לפרוטוקול אנחנו נוסיף את קולך, קולו של חבר הכנסת משה אבוטבול. אני קובע שהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) התקבלה בקריאה הראשונה, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, הודעה ליו"ר ועדת הכנסת,

חבר הכנסת אופיר כץ,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, אבקש להחליף בוועדת הכנסת את חבר הכנסת אברהם בצלאל ולמנות במקומו את חבר הכנסת משה ארבל, וכן למנות כממלא מקום את חבר הכנסת ארז מלול וכן את יוני מישרקי כממלא מקום,

במקום חבר הכנסת אוריאל בוסו, למנות את חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בוועדת החוקה, במקום חבר הכנסת אברהם בצלאל, למנות את חבר הכנסת ארז מלול. זו הייתה ההודעה. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג 2023. אני מבקש מיושב-ראש ועדת הכנסת להישאר על הדוכן ולהציג את הנושא. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק המונחת בפניכם מטעם ועדת הכנסת נועדה להשלים את תיקון התקנון שאישרה הכנסת ביום 1 בפברואר 2023. תיקון התקנון הקים שלוש ועדות קבועות חדשות והעביר תחומי עניין בין ועדות נוספות. לפי התקנון המתוקן,

שקבועות בחקיקה ראשית ומעניקות סמכויות ותפקידים לוועדות מסוימות, בעיקר אישור חקיקת משנה וקבלת דיווחים. יצוין כי בכנסת העשרים-וארבע הוקמו כהוראת שעה שלוש ועדות חדשות, ובהתאמה נחקק גם אז חוק לעניין ועדות הכנסת שהסדיר את העברת הסמכויות והתפקידים, בדומה למוצע בהצעת חוק זו. אותה חקיקה הייתה הוראת שעה שפקעה, וכעת מוצע כי התיקונים ברובם יהיו תיקוני קבע. הצעת החוק כוללת ארבעה פרקים: פרק א', עניינו העברת סמכויות לוועדת הבריאות, בעיקר סמכויות שהיו מסורות קודם לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, פרק ב' מתקן חוקים המפרטים סמכויות ביחס לתחומים שהועברו לוועדת הפנים והגנת הסביבה, בעיקר תחום הבינוי והשיכון, תחומי המקרקעין והשכירות ותחום המחזור,

עניינו העברת סמכויות לוועדה לביטחון לאומי, בעיקר סמכויות שהיו מסורות קודם לוועדת הפנים או לוועדת החוקה, פרק ד' הוא הוראת שעה לכנסת העשרים-וחמש. בסימן ב' מוצע לקבוע כי הוועדה המוסמכת לעניין חוק הרבנות הראשית לישראל וחוק איסור הונאה בכשרות היא ועדת החוקה במקום ועדת הפנים. בסימן ג', כתיקון משלים לתיקון תקנון הכנסת שלפיו תחום תשתיות בעלות חשיבות לאומית מיוחדת ובכלל זה המטרו יהיה בתחום ענייניה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, מוצע לתקן את חוק הרכבת התחתית,

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ולפיכך אבקש מהכנסת לאשר אותה בנוסח שאישרה ועדת הכנסת, בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ. אם כן, כפי שנאמר, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך התקבלו בקשות לרשות דיבור. הדובר הראשון, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת חמד עמאר,

חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרה,

עליזה, עליזה, חברת הכנסת בראשי, את מפריעה. אין בעיה, אבל את קצת מפריעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתמול התעוררנו, תשמע, אני שומע אותם עד כאן. חברים, חברים. חבר הכנסת כץ, מי שנמצא כאן, זה מאוד מפריע, אז אולי שם מאחור. זה מפריע להם. אנחנו יודעים שאנחנו מפריעים בעצם קיומנו,

חס וחלילה, נוכחותכם חשובה, בכובעך כיושב-ראש ועדת האתיקה, בכלל. אדוני היושב-ראש, אתמול התעוררנו ושמענו על האסון הכבד שפקד את טורקיה וסוריה. קודם כול אני רוצה לשלוח את תנחומיי לעם הטורקי, לעם הסורי, ואני חושב שכמדינת ישראל זו נורת אזהרה בשבילנו, כי אנחנו כמדינה לא ערוכים לאסון בגודל כזה.

הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אישר בהיותו שר הביטחון תוכנית מיגון הצפון בתקציב של 5 מיליארד שקל, וכשיצא מהממשלה, עצרו את התוכנית,

כשר האוצר ואישר את התוכנית. אני קודם כול מאמין ומקווה ששר האוצר וגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון לא יעצרו את התוכנית הזאת, כי חיזוק מבנים במדינת ישראל הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אמרתי, אנחנו לא ערוכים לאסון בגודל הזה. מכאן אני קורא לראש הממשלה ולכל הממשלה: מה שקרה בטורקיה ומה שקרה בסוריה יכול לקרות אצלנו, ואסור שניתפס לא מוכנים. האחריות היא על ממשלת ישראל.

יושבים על ההגה של ההנהגה של המדינה, הם צריכים לדאוג לאזרחי המדינה עכשיו, והם צריכים לעשות הכול על מנת שנהיה ערוכים ומוכנים לכל אסון שיפקוד את המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-בראש, אני אמשיך את דבריו של השר במשרד האוצר לשעבר בנושא רעידות אדמה. באופן מקרי לפני כעשרה ימים, בהיעדר ועדות הכנסת במשך שנה וחצי, נאלצתי לעשות סדר עדיפויות באותן ביקורות שעשה מבקר המדינה לאורך שנה וחצי ולקבוע סדרי עדיפויות, במה לדון ובמה לא לדון, כי אני לא אספיק לעשות את כולם. בין יתר הדברים בחרתי

הדיון בנושא ערים מעורבות, כל האירועים הקשים בערים מעורבות, מתוך דאגה מה יקרה והיה אם. אבל מה לעשות, השר בן גביר נתן הוראה למפכ"ל לא להגיע, לא בסמכות, לא ברשות, בניגוד לחוקי הכנסת. שלחתי זימון נוסף, לוועדת הביקורת יש סמכות לזמן כל אחד, אני אמרתי שאני נמנע מלהוציא למפכ"ל צו הבאה. מי שלא יודע, לוועדת הביקורת בכנסת ישראל יש את הסמכות שאין לאף ועדה בכנסת, להוציא צו הבאה. אני נמנע מלעשות את זה, אבל לא אהסס אם אצטרך. מתוך כבוד למפכ"ל ולמדים שהוא לובש לא עשיתי זאת. הוצאתי זימון נוסף, והזימון הנוסף עם שתי אפשרויות לעוד חודש. היום ביקשתי להוציא תזכורת לזימון, כי הוועדה לא קיבלה, ואם הפעם אני לא אקבל תשובות חד-משמעיות, לא תישאר בידי ברירה ואז נראה מה יקרה. זה יהיה חבל מאוד. 30 שנה לא הוציאו צו, או 20 שנה לא הוציאו צו. הצו האחרון שהוצא היה לפני 20 שנה. לא הייתי רוצה לנקוט צעד קיצוני כזה. זה לא ראוי, זה לא מכבד, לא מכבד את הכנסת ולא מכבד את המוזמנים עצמם. זה היה כבדרך אגב לוועדה לביקורת המדינה בנושא הדיון בערים מעורבות, אחת הביקורות הכי קשות שהונחה על ידי מבקר המדינה בשנים האחרונות על שולחנה של הכנסת, על שולחנה של הוועדה לביקורת המדינה, והיה ראוי שאנחנו נדון בזה. הנושא השני הוא הנושא של היערכות לרעידות אדמה. למיטב זיכרוני ממה שדנו, הקריטריונים לבניית מבנים במדינת ישראל מ-1980 הם קריטריונים מחמירים. המבנים שנבנים מחוזקים כדי שיעמדו ברעידות אדמה. עד 1980 יש 600,000 מבנים במדינת ישראל שהנושא הזה לא חל עליהם. לא יודעים אם הם מחוזקים או לא. נבדקו 23 רשויות מתוך הקיימות, ונמצאו 4,860 מבנים בסכנת התמוטטות, כבר עכשיו, ללא שום רעידת אדמה, ורק ב-23 רשויות. אני בודק את משרד הפנים, משרד האוצר, את משרד השיכון, משרד ראש הממשלה ושואל: מה עשיתם?

האם משרד ראש הממשלה תכלל, ולא מעניין אותי איזו ממשלה זו, שלא תהיה אי-הבנה, מעניינים אותי אזרחי מדינת ישראל, האם משרד ראש ממשלה כזה או אחר, זה לא חשוב, ישב ועמל כדי לתכלל את כל המשרדים האחרים?

האם נעשה משהו? לא. השלטון המרכזי, אנחנו, מדינת ישראל, גלגלנו את זה על הרשויות, כמו בכל דבר: אתם תעשו חינוך, אתם תעשו הסעות, אתם תעשו ניקיון, אתם תעשו הכול. מאיפה כסף? אין כסף. ובמי מדובר, חברים? במי שגרים באותם מבנים מטים לנפול. יש בערך 60,000 בתים שעלולים להינזק ברעידת אדמה, שלא יהיו פה אי-הבנות. 4,860 מבנים בסכנת התמוטטות כבר עכשיו, ולאותם תושבים אין כסף כדי לשים את ה-20,000 30,000 שקל. מדובר באוכלוסיות מוחלשות,

הם גרים באותם מבנים מאז קום המדינה עד 1980, וידם אינה משגת לחזק את המבנים של הדירות שהם גרים בהן. לכן שאלתי למה אין כסף, תן לי חצי דקה, כי זה נורא חשוב. אמרו שאין תקציב. חייבתי את משרד ראש הממשלה לעשות עבודת מטה, כולל משרד האוצר, לשים כמה עשרות מיליוני שקלים ולהלוות לאותם תושבים שידם אינה משגת. אמרו: הכיצד, הרי הם לא יחזירו את הכסף. אמרתי: בסדר, בואו נחשוב יחד. ואז אמרתי: אתם יודעים מה? כמו שכשאני לוקח משכנתה, אתם רושמים הערת אזהרה בטאבו לטובת הבנק, נרשום הערת אזהרה בטאבו לטובת מדינת ישראל. כשהבית יימכר, רק אז זה יוחזר כולל הצמדה. למדינת ישראל זה לא הרבה כסף,

בשבוע הבא אני ממשיך במעקב אחרי דוח נוסף, חס וחלילה, אם יקרה פה אסון, יהיה פה אסון ברמה לאומית, ויפה שעה אחת קודם לטפל בזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי, יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח,

חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי, אף היא אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון,

חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת נאור שירי,

חברת הכנסת שלי מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת לסכם את הדיון, אם הוא רוצה, לא מסכם את הדיון. אם כך, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה, הצבעה בקריאה השנייה והשלישית. קודם כול, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אז אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה, הצבעה.

רבותיי חברי הכנסת, עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה.

תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והיא תיכנס לספר החוקים. כן, רבותיי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי י"ז בשבט התשפ"ג, 8 בפברואר 2023,